בוקר טוב.

אנחנו מתחילים בבקשות הרוויזיה. מספר פנייה לוועדה 373-376, 386, של משרד האוצר. הרוויזיה הוגשה על ידי חבר הכנסת עודד פורר. זו רוויזיה של חבר הכנסת עודד פורר על משרד האוצר. מיקי לוי לא פה? הוא אמר לי אתמול שהוא רוצה להוריד את הרוויזיה הזאת. הוא תיאם איתי את ההורדה של הרוויזיה על חינוך. אני אסביר.

אני הסרתי אותה. כולם הסירו. יש רוויזיה על הנושא של רשות המסים, שאמרו שזה יפגע באנשים, רוויזיה של עודד פורר. צריך להוריד את זה, נכון? או להצביע.

אין דרך אחרת, הוא לא פה. הרב גפני, אולי אתה רוצה להמתין שנראה. האוצר הרי מביא לנו פניות ברגע האחרון. המדינה ממשיכה להתנהל מבחינתי רגיל. מי בעד אישור הרוויזיה, ירים את ידו. מי נגד? הצבעה הרוויזיה לא אושרה.

יש עוד רוויזיה על הודעה תקציבית מס' 08015, משרד המשפטים, של חבר הכנסת אחמד טיבי. תודה,

אני רוצה להבהיר בשם הרשימה המשותפת, חברי ווליד ואני. היות והישיבה התקיימה, והתהליך הותנע, ואנחנו אמרנו מלכתחילה שמטרת הרוויזיה היא התנעת התהליך וקיום הישיבה, אז אנחנו מסירים את הרוויזיה. תודה רבה. היגיון רב. תודה רבה ואנחנו נצטרך להמשיך בעניין הזה. נחכה לקביעת הישיבה הבאה. בסדר, הישיבה הבאה תבוא אחרי כמה דיונים שאנחנו נקיים גם עם השר, כי אחרת זו סתם תהיה אמירת סרק.

סיימנו עם הרוויזיות. יש חינוך, לא?

כולם הסירו. הייתה רוויזיה שלך ושל מיקי לוי על חינוך. לגבי חינוך, מנכ"ל משרד החינוך שוחח איתי אתמול. תתקיים פגישה בינינו, בין הרשימה המשותפת למנכ"ל משרד החינוך, ועל כן אני מסיר את הרוויזיה יחד עם חברי, חבר הכנסת מיקי לוי, בתיאום של שנינו. בסדר, אז אין רוויזיות.

הם הסירו את הרוויזיה הזאת כבר אתמול. באופן רשמי בוועדה. תגיד את מספר הפנייה. 453-458. אנחנו עוברים לפניות.

המשרד לביטחון פנים.

יונתן פלורסהים, אגף תקציבים. כמו שהסברתי אתמול, מדובר בפנייה יחסית טכנית של העברת 27 שיאי כוח אדם ל-324 חודשי עבודה, בהתאם לאישור נציבות שירות המדינה. יש שאלות? אני לא חושב שאנחנו צריכים לאשר העברות של תקני שיא ל-25 משרות אמון בלשכת השר. אבל דיברנו על זה. אמרנו שלא, שאלה רק דברים שמעבירים אותם לשעות במקום משרה. לא מביאים אנשים חדשים.

אני מחדד לא לוקחים את זה מתקנים.

אתה יכול להסביר כדי שכולנו נבין, גם מי שלא אינטליגנט, כמוני? אני אפרט את השאלה, אולי זה יהיה יותר קל. הרי לשכת שר מחזיקה בערך שישה או שבעה תקני משרות אמון. הוא מחזיק פה שני משרדים, אז תסביר להם. כפי שהסברתי, מדובר ב-25 משרות אמון ללשכת השר וללשכת המנכ"ל. מנכ"ל משרד הוא גם משרת אמון לצורך העניין זה כולל את המזכירות, זה כולל נהג, זה כולל את כל העוזרים. השר לביטחון פנים, יש לו קצת יותר משרות אמון משר רגיל כי הוא אחראי על שני משרדים. לא מדובר במשרות רגילות שעוברות למשרות אמון. מדובר על הסדרה של המשרות הקיימות, הסדרה בלבד. שמעת? זאת משרה שקיימת, לא מוסיפים עכשיו. מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו. מי נגד? הצבעה אושר.

רוויזיה על ביטחון פנים. הפנייה אושרה ויש רוויזיה. פנייה מס' 459 פיתוח המשרד לביטחון פנים. זה הקמת תחנות. הרב גפני, אמרו שאתה היום מנכ"ל המדינה. נראה לי שאחמד טיבי מנכ"ל המדינה ברגעים אלה, לא? הוא מגיש רוויזיות, הולך, חוזר. מה להגיד לו? לא חשוב, לא נגיד. אני מכחיש את הדברים. רבותי, 459, פיתוח המשרד לביטחון פנים. בבקשה. אני מבקש, אדוני היושב-ראש, להתנצל בפני חברי ד"ר טיבי. הוא כנראה נפגע מדבריי אתמול ואני מנצל את הבמה החשובה הזאת להתנצל. תודה רבה, אני מעריך את זה מאוד. מה עשית לו? הוא לא עשה משהו אישי נגדי. כשהערתי לקבוצה של גזענים, הוא העיר הערה לא במקום. אני מציע שהוועדה תהיה מלאה כמו אתמול ואז הוא יתנצל.

ההתנצלות התקבלה. קיבלתי. אני גם מעריך אותו. פנייה 459. הפנייה נועדה להגדלת הרשאה להתחייב במשטרת ישראל,

לשם פינוי בסיס מג"ב אייל שנופל בקו תשתית של רכבת ישראל.

לא הבנתי. מה אתם הולכים לעשות? מפנים בסיס של מג"ב שנמצא בתוואי של רכבת ישראל. איפה?

השרון, צפונית לכפר סבא. יש סיכום לפי החלטת ממשלה שמפנים את הבסיס הזה. כרגע אנחנו רוצים לתת הרשאה להתחייב, והמזומן יגיע במהלך 2020 מנתיבי ישראל או מרכבת ישראל. הבנתי. שאלות. מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו.

מי נמנע? הצבעה אושר.

מס' פנייה לוועדה 460 המשרד

דובר על סך של כ-3 מיליארד שקלים במשטרת ישראל. לקראת סוף השנה אחרי שמבוצעים רוב התשלומים

בתחילת שנה תקצבנו 70 מיליון שקלים ביתר, ולכן אנחנו מבקשים להעביר אותם מהגמלאות לקניות במשטרת ישראל.

שאלות. מי בעד הפנייה, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושר. הפנייה אושרה.

הבחירות לכנסת ה-21 עלו למדינה גם 620 מיליון שקל, כולל ההלוואות. עכשיו עבר תיקון חוק, הבחירות הולכות להתייקר בעוד 63 מיליון שקלים בגלל השינויים שנעשו בעת התפזרות

עכשיו מי שרוצה לא יכול לקבל הלוואה מהמפלגות? בהתאם לחוק ותיקון החקיקה שעבר, למפלגות מתאפשר לקחת הלוואות אחר ההתפזרות בעוד עשרה ימים, למרות שבחוק הרגיל זה לא היה מתאפשר. ניתנה הזדמנות למפלגות. המפלגות סך הכול ניצלו 202 מיליון שקלים. שאלות. בבקשה, חבר הכנסת ארבל. הבהרה. מדובר על עלות ישירה, לא על עלות עקיפה למשק כולו. כדאי שייאמר לפרוטוקול.

זה לא מתייחס לאובדן תוצר בעקבות הבחירות וביום השבתון. לפני שנכנסתי לישיבה קיבלתי מכתב ששלחו אלי בעלי עסקים פרטיים, הם אומרים: אתם החלטתם ללכת לבחירות, אנחנו צריכים לממן יום? צודקים מיליון אחוז. בכמה מדובר, המימון שלהם? הרבה כסף. בפעם השלישית הם משלמים יום חופש. או 200%. או 200%. יש לך משהו לומר בעניין הזה? זה חוק. יום שבתון קבוע בחוק, וזה חל גם על הממשלה וחל גם על עסקים. כמה מקבלים היום על כל מנדט? לפני תיקון החקיקה זה 1.384 מיליון. ואחרי? אחרי כן זה עלה ב-32%. זה עלה בשני חלקים. עלה החלק של עלות יחידת מימון, וגם החלק שהם נותנים - במקום לתת למפלגה אחת הם נותנים למפלגה וחצי, סך הכול 63 מיליון שקלים. רבותיי, מי בעד אישור הפניות, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הפניות אושרו.

472 ניצולי שואה. בבקשה.

אגף תקציבים, משרד האוצר. הבקשה התקציבית נועדה לתקצב 39,806 אלפי שקלים במזומן עבור קצבאות ומענקים לניצולי שואה בהתאם לביצוע בשנת 2018. מה זה 10 מיליון שקלים שמותנים בהכנסה? זו הוצאה שמותנית בהכנסה. איזו הכנסה ואיזו הוצאה? הוצאה עבור מה, והכנסה מאיפה? אני יכולה לבדוק. אז בואי נבדוק.

39 מיליון. 39 מיליון, אבל מתוכם 10 מיליון - - - למה זה מיועד, את יכולה לפרט? זה מיועד לקצבאות ומענקים לניצולי שואה. למה זה מגיע רק עכשיו? אין חוק לניצולי שואה שהם זכאים לכסף הזה? למה זה צריך להגיע ב-31 בדצמבר? זה מיועד בעיקר לניצולים הזכאים לקצבה חודשית, זה בגלל שיש כניסה של ניצולים חדשים לקצבה ובגלל עלייה - - - השאלה הייתה למה ב-31. למה דווקא היום? את קיבלת תשובה.

הם זכאים לקצבה הזאת מכוח החוק, זה דבר שהיה ידוע. למה זה לא הולך באופן רוטיני? שוב אני אגיד. הייתה כניסה של ניצולים חדשים.

את לא צריכה לחזור פעם שנייה על דבר שלא עונה על השאלה. מה שכולם שואלים, השאלה היא מה ששגית שאלה, מה שאנחנו כולנו תמהים בינינו לבין עצמנו ואנחנו לא מעזים לשאול כי מדובר בניצולי שואה, אבל ניצולי שואה זה חוק, אנחנו העברנו את זה פה. לפני חודשיים ידעתם שזה יקרה. גם החדשים, אנחנו יודעים פחות או יותר, לא היום, להביא את זה ביום האחרון, בלילה לפני ה-31? למה? אתם מעמידים אותנו במצב לא בסדר. למה זה קורה? אם חסרים לכם אנשים באגף התקציבים, אנחנו יכולים לתרום כמה, שיתנדבו. את אומרת שבגלל שהגיעו ניצולי שואה חדשים, מגיעה להם קצבה. כמה מתוכם נפטרו? אולי אתם מחכים שיהיה יותר חיסכון סליחה, אבל זה פשוט מזעזע. שאלה קשה, השאלה הזאת. זה לא בסדר. מה שאנחנו כולנו אומרים תעבירי לממונים שלך אנחנו לא מסכימים יותר לדבר הזה, זה מעמיד אותנו במצב בלתי אפשרי. אנחנו לא יכולים ללכת נגד ניצולי שואה. קיבלנו הבהרות, אנחנו נתייחס. בבקשה, הבהרות. אם אפשר רק לא לדבר שטויות כי אנחנו נתעצבן. בעקבות פרויקט מיצוי זכויות ההוצאות בסעיף 25, שהיה גבוה מהצפוי השנה, מועברת הפנייה התקציבית כעת. ממתי אתם יודעים שיש העברה?

במקביל הדבר לא מנע את המשך התשלומים שמחויב על פי חוק. אני לא יודע מי יהיה יושב-ראש הוועדה בשנה הבאה ואני לא יודע מה יקרה פה מבחינה פוליטית וציבורית. לא יקרה יותר מה שקרה בשבועות האלה, אני מתחייב לזה.

אין מצב שאתה לא יושב-ראש הוועדה. בסדר, לא משנה. זה לא יהיה יותר. תשמרו את כל ההעברות שלי יש בזה איזשהו אינטרס כזה או אחר כדי שאני אוכל להביא. אני לא אביא יותר. כבוד היושב-ראש, יש לי עוד שתי שאלות. 10 מיליון שקלים מותנים בהכנסות. זו השאלה? איזה הכנסות יש? איזה הכנסות? אם יגידו הכנסות, 10 מיליון שקל יועברו למי?

לאיזו מטרה? מתקבלות הכנסות מוועידת התביעות העולמית עבור שירותי סיעוד לניצולי שואה. מתקבלת הכנסה מהם וזה מוצא עבור שירותי סיעוד לניצולי שואה. כלומר, אם לא תהיה הכנסה, לא ישולמו הכספים האלה לאותם צדדים?

הסכום שמופיע בפנייה בהוצאה להתחייב, המשמעות היא שזאת הוצאה כנגד הכנסה, הוצאה מותנית בהכנסה.

רק שתדעו אני רואה שאתם פועלים יחד כל הזמן מאיימים עלינו שסוגרים את המחשבים, והחשבים. למה הם צריכים להיות תלויים בזה? ניצולי השואה צריכים לחיות בפחד אם סוגרים את המחשב או לא סוגרים את המחשב. למה זה צריך לקרות? מי בעד הפניות בנושא ניצולי שואה, ירים את ידו.

מי נמנע?

הפניות אושרו. יש פה עוד ארבע פניות. כתבו לי עכשיו מוועדת ההסכמות גם חבר הכנסת מיקי זוהר וגם חבר הכנסת אבי ניסנקורן שהם מאשרים את זה. אני רוצה להגיד לכם שאני חשבתי לא להביא את זה מכיוון שבכל אופן, אנחנו נמצאים במצב בלתי אפשרי במציאות הזאת שבה כל כך הרבה זמן אנחנו נמצאים ערב בחירות ואנחנו נמצאים במצב שבו זה יכול להיסחב בלי שאנחנו נוכל לטפל בעניין הזה אנשים יסבלו, יהיו חלק שלא יקבלו משכורות. המציאות הזאת שאנחנו נמצאים כבר ביום האחרון, כל המציאות הזאת שאנחנו חיים בה וכולם אומרים שצריך לאשר את זה, אני מודיע מה שאמרתי קודם, זו תהיה פעם אחרונה. ככל שזה יהיה תלוי בי, לא יביאו דברים כאלה ביום האחרון. זה לא יכול להיות, זה בניגוד לנוהל, ואני מבקש על ההחלטה של ועדת ההסכמות להצביע. ועדת ההסכמות מבקשת להביא את ארבע הפניות האלה. מי בעד הבקשה של ועדת ההסכמות, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הבקשה של ועדת ההסכמות אושרה, ואני חוזר ואומר.

תודה. זה לא יהיה יותר. זה לא יהיה יותר, מספיק. זה חד-פעמי, מספיק עם ההתנהלות הזאת. אם יגיעו מחר עוד, אנחנו לא נסכים. מחר לא יגיע, אבל יגיע בשנה הבאה. הם פשוט עושים צחוק מהכנסת. אני לא אתן שתעביר את זה עוד פעם. מספר פנייה לוועדה 474 עד 475

אורלי ליימן עיני, אגף תקציבים, משרד האוצר. הפנייה נועדה להעביר סכום של 8,104 אלפי שקלים. שהיה צריך להעביר לפני שנה. 8,104 אלפי שקלים עבור יישום הסכמים קואליציוניים בעלי משמעות תקציבית, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1908 מיום ה-16 באוגוסט 2016. מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו. מי נגד?

הפנייה אושרה. פנייה 476. הפנייה נועדה להעביר סך של 17 מיליון שקלים עבור יישום הסכמים קואליציוניים בעלי משמעות תקציבית בהרשאה להתחייב. פיתוח חינוך. מי בעד אישור הפניות, ירים את ידו.

הפניות אושרו. פנייה 478 פיתוח הנגב והגליל.

ביאן ותד, אגף תקציבים. הפנייה התקציבית נועדה לתקצב סך של 12 מיליון בהוצאה וגם בהרשאה להתחייב לתגבור פעילות של פארקים וגנים מדעיים ולצורך יישום הסכמים קואליציוניים ותיקוני החלטת ממשלה בנושא הזה.

מי בעד אישור הפניות, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושר.

עמ' 11. 479 עד 485 תחבורה.

אריאל הבר, אגף תקציבים. הפנייה נועדה לתקצוב סכום של 101,457 אלפי שקלים במזומן עבור פרויקט הרחבת כביש 6 במקטע יקנעם סומך, בהתאם לקצב הביצוע בפועל. יפה. מי בעד הפניות, ירים את ידו.

מי נמנע?

הפניות אושרו. יש לנו עוד שלוש הודעות בחוברת נפרדת. יש פה שלושה עודפים של האוצר. בקשה מס' 05-022, של משרד האוצר. אורי דביר, אגף תקציבים. הפנייה נועדה להעברת עודפים בסך 700 מיליוני שקלים משנת 2018 לשנת 2019,

עיקר העודפים מיועדים לפעולות הרכש של מינהל

עם החינוך

זה 800 מיליון כמעט. 70 מיליון. לא 700 מיליון. זה 70 מיליון. אמרתי 70. אמרת 700. זו טעות, סליחה. זה 70. אני מבקש לא להעביר את ההעברה.

אני מבקש להפסיק שם.

זה לא הייד פארק שכל אחד אומר את דעתו,

רק חברי כנסת מדברים.

אני רוצה לשמוע מה דעת החברים בעניין.

אתה רוצה פעם ראשונה ליצור תקדים? אורי, אני חושב שמשרד האוצר לא אתה באופן אישי אבל נציגים שישבו כאן שיקרו לנו פעם אחר פעם. צריך להגיד את האמת. ישבו כאן ושיקרו לנו כבר שנתיים על הסיפור הזה של ילדי החינוך המיוחד, ואחרי שכתבו לנו, הלכו לבית משפט ואמרו דברים אחרים. אני לא מתלהב להעביר את זה.

בסוף מדובר בעודפים בעיקר - - - בסוף מדובר בילדי חינוך מיוחד.

70 מיליון שקל, לא הרבה. שייתנו גם את ה-35 מיליון ונפתור את הבעיה. שירלי אביבי, רשות המסים. אני רוצה להתייחס לעניין העודפים המחויבים שכרגע נדונים בפנייה. מדובר בעודפים שאנחנו התחייבנו עבורם בשנת 2018, התחייבנו עבורם ואנחנו רק עכשיו מבצעים את כל התהליכים כדי לאשר אותם סופית. עקרונית, העודפים האלה כבר מומשו. אם אנחנו לא מאשרים, מה זה אומר? כלומר, חשבתם שתבואו לוועדה וחותמת גומי תאשר לכם? סתם, לדעת.

העודפים, התחייבו עליהם.

בואו נעביר את זה, אבל קודם כול תשמעו את ההורים, כשלא מעבירים להם מה קורה בתוך הבית שלהם. העודפים האלה, מדובר על תוכניות עבודה שהיו ב-2018 - - - התחייבו עליהן. אי אפשר לממש את התוכניות האלה. - - - אני לא יכול להסתכל בעיניים של ההורים, להגיד להם לא יכולנו. אבל התוכניות האלה, כבר התחייבנו עליהן. גם אתם התחייבתם להם. - - - בסוף, יש פה פנייה שנועדה לעודפים של מינהל הרכב ושל רשות המסים. ברצוני לפרט מה כוללים העודפים האלה. העודפים האלה כוללים את כל מה שהיינו צריכים להעביר בנושא של קרן פיצויים, מס הכנסה שלילי. כל הדברים האלה הם בתוך העודפים המחויבים האלה. קרן פיצויים כבר יש בפנייה אחרת, היום הצבענו על הרוויזיה שלה. של 2019. אנחנו מדברים על 2018, זה העניין. אנחנו מבינים, אבל למה אנחנו לא מקבלים? - - - אפשר לפצל? לאשר רק את רשות המסים, 30 מיליון. אי אפשר, זו פנייה אחת. תחזרו עם זה מפוצל.

אני אזכיר לכם שאת מטוס ראש הממשלה פיצלתם בדקה וחצי. מה אי אפשר? כשאתם רוצים אתם יודעים לפצל. זו פניית עודפים.

אתמול פיצלו. מפלגות מתפצלות כאן ומתחברות. את זה אתם לא יודעים לפצל? - - - אני, אין לי עמדה בעניין הזה. אם אתם אומרים לא להעביר, אני לא מעביר את האוצר בכלל. נשים את זה בצד. אני מסכים לא להעביר את האוצר אבל זה תלוי בחברים. מה שהחברים יגידו. אנחנו לא מעבירים.

אני מעריך מאוד את השיקול הדמוקרטי של יושב-ראש הוועדה. מאוד. הוא איתנו, ואנחנו לא מעבירים היום. ולכן, אם יש רוב אז לא מעבירים. המס הכנסה השלילי הזה, אם אנחנו לא נעביר אותו עכשיו, הוא לא יגיע לזכאים? לא.

הם התחייבו. הכסף לא הגיע בפועל. חבר הכנסת מלכיאלי, הוא לא הגיע בפועל. בוא נעבור, אדוני - - - זה הכול אוצר עכשיו. אם כן, אני סוגר את הישיבה. אני רוצה להבין. יש פה שתי בקשות. יש בקשה 22 ובקשה 24, והן נראות לי די זהות. מישהו יכול להסביר לי מה ההבדל ביניהן? יש על שולחן הוועדה שלוש פניות עודפים שמיועדים לסעיף 05, שכולל בו את משרד האוצר ורשות המסים. העודפים הועברו השנה בכמה פניות ולכן מדובר בכמה פניות עודפים שעומדות לפני הוועדה.

אני עכשיו שאלתי שאלה אחרת. יעקב, הוא שאל שאלה אחרת, למה יש שתי פניות. זה נראה אותו דבר. בבקשה 22 יש 70 מיליון שקלים, קצת יותר, שאתם מבקשים להעביר מ-2018 ל-2019.

בבקשה 24 בדיוק אותו סכום לאותן מטרות. העודפים הועברו השנה בשלוש מנות. זה מנה אחת ואז עוד מנה בעודפים. בדיוק אותם סכומים, לאותן מטרות? 10% מכלל העודפים. עם כל הכבוד, אני אסביר לו את מה שאתם לא מתכוונים להגיד. הם מחלקים את העודפים למשרדים לכמה חלקים. יש פה 10% ועוד 10%, שזה בעצם אותו דבר, זה כתוב מילה במילה. אבל, הם באים לחשב של המשרד או למנכ"ל המשרד והם אומרים לו לא חשוב מה הם אומרים לו אבל הם מעבירים לו את הפנייה השנייה, עוד 10%, בעוד פנייה. ומכאן ואילך יש כל מיני שיחות שלא כדאי עכשיו לדבר עליהן. אז שייקחו חצי מזה ויפתרו את הבעיה של הילדים. - - - מה עם הרוויזיה של טיבי? הוא הסיר. איזו רוויזיה? על משרות האמון. אתה נשאר עם הרוויזיה במשרד לביטחון פנים? אני חוכך בדעתי, ומתבצר בעמדתי.

עודד הגיע, הוא לא היה בהתחלה. הצבעתם על הרוויזיה שלי כשלא הייתי. היה מיקי לוי אתמול ואני חיפשתי אותך בנרות.

התקשרתי אליך שש פעמים. אמרו לי שאתה בוועדת חוץ וביטחון.

יש חוץ וביטחון משותפת עם כספים.

אין לי טענות. עכשיו יש אוצר, שאנחנו חוככים בדעתנו על העניין הזה. אני לא חוכך בדעתי.

לגבי הפנייה ההיא הוא אומר - - - אני יודע. דיבר איתי. בסדר. עכשיו יש שלוש פניות של האוצר. חבר הכנסת טיבי שאתם ביחד הוא מציע לא לאשר את זה. לא, הוא ביחד עם קטי שטרית. אורי, בקשר להעברה אתם את הכסף כבר הוצאתם?

התחייבנו עליו. הכסף לא יצא בפועל. אחרי שהפנייה תאושר יהיה אפשר לשלם את הכסף. אנשים כבר קיבלו את הכסף?

אבל זה עודף מחויב.

מה אתם מציעים לעשות, אני רוצה לדעת. אנחנו לא רוצים להעביר. לא רוצים להעביר. טיבי, מה אתה אומר?

בגלל המשפחות. מלכיאלי ואזולאי, אתם עוד מתלבטים? לא מתלבטים.

- - - אין פה מס הכנסה שלילי. היא אומרת שיש. יש פה מס הכנסה שלילי? בעודפים, חלק מזה. תפרטי לנו, אנחנו רוצים לשמוע פירוט. בעודפים האלה יש כל מיני דברים. כל הנושא של קרן פיצויים זה בתוך התקנה הזאת. בסדר, זה לא מס הכנסה שלילי. זה לא מס הכנסה שלילי. בואו נעצור את זה. מיכל שיר, מה הדעה שלך? לעצור. לעצור.

אני מציע לעצור ואני חושב שיבוא לפה מנכ"ל משרד האוצר או הממונה על התקציבים,

חד-משמעית. גם אתם. תודה רבה, הישיבה

- - - טיבי, נצטרך להצביע על הרוויזיה.

ביטחון פנים. נצטרך לקבוע. מה זה, על 392? המשרד לביטחון פנים, משרות האמון האלה. למה אישרתם את זה? מה אתה רוצה, שאני אריב עם גלעד ארדן? אני גם רוצה רוויזיה על 392. כמעט שכנעת אותי, ואז, בבקשה.

אבל הם הסבירו פה, לא מוסיפים. עודד, הוא לידך. תסביר. בגלל שהסברתי לכל חברי הכנסת, רציתי להסביר לחבר הכנסת פורר לבד. לעשות הפסקה? תצטרך להסביר גם לטיבי. אתה רוצה שאני אצא להתייעצות סיעתית? התייעצות סיעתית. אוקיי. הפסקה רבע שעה. מי שלא בהתייעצות סיעתית מוזמן להתפלל מנחה. על האוצר אתה לא רוצה להצביע? לא, גמרנו. לא יהיה אוצר. אני מכבד את מה שכל החברים אמרו, ללא יוצא מן הכלל.

ונתחדשה בשעה 12:44.) סיכמנו שאנחנו מסירים. רבותיי, עודד פורר ואחמד טיבי הסירו את הרוויזיה ואני נועל את הישיבה. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:45.